ראשית אני חייבת להתנצל שבניגוד להבטחה שלי שאנחנו נקיים את הישיבות כל שבוע זה נמנע מהפעילות הבלתי רגילה של ועדת הפנים, פשוט אין להם את הזמן לתת לי את הסלוט כל שבוע ואנחנו נמשיך

אני גם רוצה לומר,

המשרד להגנת הסביבה, 'תכנית לאומית למניעת שריפות באמצעות קידום שינויי חקיקה נדרשים',

מקווה שכל היועצים המשפטיים שנמצאים כאן מבינים שיהיו שינויי

תחנות ניטור? זה אמור לתת מענה לכל הנושא. אלון זקס מכין תכנית שאמורה לראות בצורה הכי מקצועית והכי יעילה איך לחלק את התקציב הזה ואנחנו מקווים שזה באמת ייתן את המענה. כן, המנכ"ל באמת פירט תכנית שהוא מתכוון

אנחנו לא נניח לבעלי הקרקע,

אבל עד שהם לא יידעו שהם חייבים,

לשמור על השטחים שלהם ובמקסימום לעמוד לדין אם הם לא

בין מניעת השלכת הפסולת ומניעת המפגעים לבין,

אחרות ואנשים שונים שאמורים לטפל בזה וחייבים לעשות את הקו המפריד

מעט, להרחיב את היריעה ממה שיש לנו. יש להם סמכויות שיטור?

יש להם רק סמכויות פיקוח, כניסה לחצרות וכניסה לעסקים והם יכולים להביא

זאת אומרת זה מתחיל מאכיפה, מפני שאנחנו יודעים שישנם רק 170,

בים לעומת מה שאני - - - זו הפונקציה של האכיפה

אנחנו עשינו פה ניתוח של כמה אנחנו צריכים בשביל פיקוח,

שבו אנחנו באמת 24/7 נמצאים בשטח, רק למניעת השלכה, לא לכיבוי, רק

אבל הוא אמר רק ש - - - אנחנו מוציאים אל בעל הקרקע צו ניקוי. כמה זמן - - - בדרך כלל הצו בין שבועיים לשלושה - - - תרשמו את השאלות,

וכשהמנכ"ל יסיים אתם תוכלו בהחלט לשאול ונקבל את

שאול בטח ייתן לזה סייגים ברגע שהוא יתחיל לעבוד. יש פה פירוט של התקציב, של איך הדבר הזה יעבוד. שורה תחתונה, אני מעריך שאנחנו לשנתיים נסגור בין 30% ל-40%

כי זה בעצם שורש השאלה. אולי אני אגיד קודם שמבחינה היסטורית מלכתחילה רוב התיקים שלנו, בעצם כל תיקי התביעה,

מטופלים על ידי מערך תביעה חיצוני. זה משהו

שעות צריך לקרות ואם תוך 48 שעות לא קרה אני יכול להפעיל את הקבלן. בעיקרון יש מצבים ש-48 שעות זה פרק זמן סביר,

אבל בעיקרון - - - זאת אומרת אנחנו נצטרך לתת הנחיות למנהלי המחוזות מתי צריך להפעיל את זה

והוא ביחד עם לבנה קורדובה, שאחראית על תחנות הניטור, קובעים מה המקום הנכון. אז הנה ביקשתי. תעשה את זה בצורה רשמית, שי. יניב בכל זאת ולאחר מכן גידי. בנושא תחנות הניטור, זה

או לא מבעירים, אבל לא מבצעים את ייעודם להביא אותה לאתרים מורשים ושום דבר לא קורה, בשנה הבאה הם הולכים למכרז ומגישים הצעה זולה ומקבלים ועוד פעם ממשיכים במעש. אני חושב שהמשרד להגנת הסביבה צריך להתחיל

מה שעכשיו שמענו זה אחת משורשי הבעיות ואני

איתכם סיפור. אני שיבצתי את עצמי למשמרת לילה באזור הקריות, באזור ג'דיידה מכר, כדי לרדוף אחרי

אז במידה שאנחנו מגיעים להחלטה של מדיניות שכב"ה מגיע לכל שריפה של פסולת אז באמת אפשר להעביר את זה למוקד. הכוכבית של שאול תהיה כוכבית מפגעים, לא כוכבית

אנחנו לא change ואנחנו לא מתייחסים לעצמנו ככה. אנחנו בחנו לעומק את הבעיה וכמו שאמר המנכ"ל, אותם פקחי רט"ג נמצאים בשטח באופן כללי וגילינו שזה מציק גם לנו.

הממשק הזה בין שטח פתוח לעיר, הוא בהחלט נושא עניין שלנו והסתכלנו עם המשרד להגנת הסביבה שאותם פקחים מתעסקים בפסולת הסניטרית, הפסולת

אכיפת הדיג שהתחלנו לעבוד עליה בחודשים האחרונים וכבר רואים

חשוב להגיד כמה דברים. האחד, מה שאמרת קודם ואני לא אחזור על זה,

אנחנו רואים את עצמנו כמסייעים לרשויות כרגע, נעזור להם,

הפעולה שלהם כחלק מהסמכויות שיהיו, אלה סמכויות שמחוקקות כחוקי עזר

אני פה עוד חצי שנה,

להבטיח. כמו שאמר המנכ"ל ישראל, והוא ידידי הטוב, אנחנו ננסה להקדים את זה למחר בבוקר, אבל להגיד לכם שאני מחר בבוקר יכול לקחת בן

לתת

זה בדיוק אותו דבר, זה פשוט חבל. אל תעשו את זה.

לא, אני לא רוצה. יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שלא,

אתה יכול לדבר על כך שזה רשויות חלשות, זה ברור. ננסח את העניין הזה בצורה יותר

נכון לעתה, איחוד רשויות שבאמת יאפשר לרשויות המקומיות לאכוף את הסמכויות שלהן, אנחנו מקדמים בשנים האחרונות, וצריך כן להגיד שזו גישה ופרויקט שהוא הולך ותופס תאוצה בשיתוף פעולה עם

אנחנו נראה שהטיפול הוא רציף, זאת אומרת האשכול נכנס גם בפינוי האשפה וגם

גם פקחים שייתנו קנסות וגם לנהל את כל העבודה מול

הוא מתחיל לפעול, אבל אני רוצה - - - אפשר להגיד משהו?

רק שנייה אחת, נעשה את ההבחנה הזאת, בגלל השאלה. באמת,

אי אפשר להגיד שלדימונה אין את היתרון של גודל, יש יתרון לגודל, אבל מעבר ליתרון הכלכלי יש גם את יכולת הניהול ויש את היכולת של ההתמקצעות ורשויות לאט לאט מתחילות להיכנס לעולם הזה. והשדרוג של האשכולות מהמתכונת הישנה שלהם,

לאיגוד ערים מסוג אשכול שהוא מתלבש על ישות שהיא קיימת בתוך החקיקה ומשדרגת

עוד פעם, אנחנו עדיין תלויים ב - - - וולונטרי. יש דיוני גבולות כל הזמן,

צרכים שהיו לנו עם רשויות בדואיות, גם פה אנחנו נצטרך. זו עבודה תוך כדי תנועה, נצטרך לראות איך באמת מתאימים. בתוך כל זה גם לאיגוד אין סמכות כמובן לפעול מחוץ לשטח שלו,

שטח שנמצא ברשות שלא נמצאת

מה עושים אם רשות מקומית לא בחרה להצטרף לאשכול? אז יש כמה כלים, גם תמריצים תקציביים שאנחנו רוצים להקצות וגם רשות מקומית מחוץ לאשכול יכולה לרכוש משירותי האשכול כאיזה שהוא צעד של בניית אמון. זה יפה מאוד.